שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום 22 בדצמבר 2020, ז' בטבת התשפ"א. הדיון על מצבה הקשה של תיירות הפנים בישראל, בזמן שהמדינה מאפשרת יציאת תיירים לחו"ל. אני קבעתי את הדיון הזה, כשלא ידעתי שממשלת ישראל תצבע את כל המדינות באדום, כי היה אבסורד מצד אחד בתי מלון פה שוממים וצוברים חובות ועוד חובות ועוד חובות, כל תיירות הפנים משותקת, בזמן שכאילו מצאו איזה אוצר בדובאי ובאמירויות וכולם נוסעים, 50,000 ישראלים דיווחו שהיו בדובאי ובאמירויות. אנחנו היחידים שהתנגדנו להסכם. לכל אחד מדגדג איפה שכואב לו. זה היה אבסורד, זאת הייתה איוולת. אני מבין שרוצים לחמם קשרים, אני מבין, אבל לא יתכן שהתיירות הישראלית מתבוססת בדמה, סליחה על הביטוי המושאל, ובאותה נשימה אנחנו משחררים. מה החזירות הזאת?

אין לי ביטוי יותר מתאים מאשר חזירות ולהיטות, גם של הישראלים,

והמדינה שתתנהל בחוכמה, ממשלת ישראל, קבינט הקורונה, אם אנחנו יודעים שלוקחים סיכונים בצורה פראית כזאת להוציא אנשים החוצה לבלות ולטייל בכל העולם ופה אצלנו מדקדקים בקפדנות כזאת עד כדי סגירת בתי מלון.

אנחנו לא יכולים לתת הנחיות לצורת התנהלות של בתי המלון בארץ? אני מאמין שמשרד התיירות היה רוצה שכל בתי המלון ייפתח ושתיירות הפנים תעבוד, אבל אני גם מצפה שמשרד הבריאות וקבינט הקורונה יתנהלו בצורה אחראית ומאוזנת, כדי שהציבור גם יבין שיש היגיון מינימלי סביב הנושא הזה לא רוצים את כל ההיגיון, אי-אפשר להפעיל את כל ההיגיון בקורונה, אבל שיהיה היגיון מינימלי סביב הנושא הזה. אני רוצה לשמוע גם את משרד התיירות וגם את משרד הבריאות בנושא הזה. שרת התיירות אתנו. כן, חבר הכנסת מרגי, אני כאן. אשמח לפתוח. שמעת את דברי הפתיחה שלי? כן, בטח. כמו שאתה אומר, קודם כל אני מברכת על הדיון הזה בוועדה שאתה עומד בראשה, ואני מצטרפת לכל הדברים שאתה אמרת. עד לאחרונה התקיים במדינת ישראל מצב אבסורדי לטעמי, שהשמיים פתוחים בלי שום בקרה, ואנחנו שולחים עשרות אלפי ישראלים לנפוש בבתי מלון בכל מדינות העולם, בעוד שבישראל אמנם קידמנו ואנחנו מפעילים בהצלחה מאוד גדולה את המתווה של איים ירוקים בים המלח ובאילת, אבל זה לא מספיק, כי עדיין רוב ענף המלונאות ובתי המלון סגור. בתי המלון בישראל מוכנים היום לעבור כמעט תחת כל דרישה, אפילו ברמה שאנשים יוכלו לבוא ולקבל רק חדר, בלי חדרי אוכל משותפים, בלי כינוסים משותפים, בלי שום דבר. הדבר הזה לא זכה לאוזן קשבת, כאשר במקביל אנחנו מדברים על מציאות של 50,000 ישראלים בבתי מלון באמירויות ובמקום אחר. עיני לא צרה בדברים הללו, אבל בתור שרת התיירות, אני חשבתי שיש כאן אפליה מאוד מאוד בוטה. בנוסף אני רוצה לדבר על תחום האטרקציות, כמו אתר החרמון שעדיין סגור, כאשר למשל מצדה פתוחה ושמורות הטבע פתוחות,

צוק מנרה סגור וכל מיני דברים מהסוג הזה. אני קיימתי לפחות שלוש שיחות בנושא הזה עם שר הבריאות עצמו והסברתי לו את האפליה הזאת, שבעיניי לא יכולה להימשך. כמו שאתה אמרת, כאשר דיברת אתו, ממדי התחלואה התחילו לעלות, היינו עסוקים בשימור ובהחייאה של האיים הירוקים באילת וים המלח ומתן חמצן לדברים האלה. אנחנו בירכנו בעבר ומברכים בהווה על שפתחתם את זה ודואגים מכל משמר שזה אכן יקרה וימשיך. נכון, אני רק אסכם שמתחילת הכניסה שלי לתפקיד, נלחמתי די מהר שהתיירות הכפרית, הצימרים, יעבדו, גם באותה מתכונת מצומצמת; איים ירוקים עובדים עם החזרה לעבודה של אלפים רבים של עובדים, וזה עובד בצורה נהדרת ויש מחויבות של שר הבריאות עוד מאתמול, שאמר לי שאנחנו מחויבים לזה שהדבר הזה לא יפסיק, אלא אם כן נגיע ממש לסגר מלא ואז נראה מה עושים. עכשיו באמת הזמן הוא לנושא שאתה העלית, כלל המלונות, מה עושים עם האטרקציות, איך אנחנו חיים לצד הקורונה בלי להשבית את כל הכלכלה, בשעה שבמדיניות של נסיעות לחו"ל הדבר הזה ממשיך ומבטא איזשהו סוג של אפליה. בשיחות האחרונות עם שר הבריאות סיכמנו שני דברים קודם כל הוא אמר לי ביושר ובכנות, שמדברים כרגע על ריסון לקראת סגר, ולכן באופן מידי הבקשות שלי לא בשלות לעלות לקבינט הקורונה. למרות זאת, סיכמנו שיהיה לי איש קשר במשרד הבריאות. אנחנו כבר קבענו שיחה בימים הקרובים, שנקבעה מראש עם שלל נושאים, כשאנחנו מתחילים לעבוד מול משרד הבריאות כדי שלא נגיע בדקה התשעים עם בקשות אליו, אלא שהדברים יהיו מוכנים בקנה, אם זה מתווה בתחום המסעדות בישראל, אם זה מתווה קצת יותר שוויוני והגיוני לתחום האטרקציות, וכמובן כמובן בתי המלון ברחבי הארץ, וגם דברים שטעונים תיקון במתווה איים ירוקים שקשורים לחבל אילת-אילות. אין לי בשורות עדיין בהיבטים הללו, אבל אני בן אדם של עבודה, ואני מאמינה שכשמתחילים לדבר ולהעריך מראש,

ולא להגיע למצב שאין דיאלוג עם משרד הבריאות ואז אני רק עובדת עם עצמי. בנוסף כמובן, כמו שאתה יודע, יו"ר הוועדה, יש מתווה מסודר וקיים לכניסת תיירים, מה שנקרא תיירות נכנסת מחו"ל. ברור שלאור החמרת מדיניות הכניסה לישראל זה עדיין לא בשל, אבל גם זה יהיה ברשימה, כדי שברגע שהדברים ייתקלו במערכת, ברגע שהחיסונים יתבססו, וכאשר שוב נתחיל לדבר על איזה שהם שלבים בפתיחה, שאני אהיה מוכנה ומשרד התיירות יהיה מוכן ביחד עם משרד הבריאות מיד עם התיקונים של התקלות שהיו בפעם הקודמת ואני חייבת להגיד לך ברמה האישית שאני חושבת שהאפליה הזו שהייתה מול השמים הפתוחים, מול התשתיות של התיירות בישראל, שזה לא רק המלונאים, אלא כמו שאמרתי, אטרקציות, מסעדנים, בעלי חברות היסעים, הרבה מאוד עוסקים פרטיים, זה לא היה מקובל בעיניי, ואלה הצעדים שאני כרגע נוקטת בעניין הזה. תודה רבה. מי נמצא אתנו ממשרד הבריאות? כפי שפתחת, קצת קשה להתייחס לזה עכשיו לאור השינויים. כן, אבל אנחנו נתייחס בעיקרון, איך קרה שהתיירות בישראל הופלתה לעומת ההפקרות שאפשרנו לישראלים רבים להתחכך עם תיירים מכל העולם במדינה אדומה,

משרד הבריאות כמשרד בריאות לא אפשר הפקרות בחו"ל, התוצאה הייתה הפקרות. הציבור הישראלי, זה נכון, יצא לחו"ל ולא שמר על כללים, ולכן גם ראינו אותם חוזרים, חלקם חולים, חלקם לא בטוח נדבקו שם, יכול להיות שחלקם יצאו מפה כנשאים ובגלל ההתקהלויות הרבות וההתנהגות ללא מסיכות, יכול להיות שזה מה שגרם לתחלואה. ברמה העקרונית, כשהוגדרו מדינות ירוקות ומדינות אדומות, הכוונה הייתה שבמדינות ירוקות התחלואה היא נמוכה ויש פחות סיכון אפילו ממה שיש בארץ. בפועל זה נכון שגם ההתקהלויות בנתב"ג וגם ההתנהגות בחול היו מסוכנים. לראיה, איחוד האמירויות לא עונה לקריטריון של מדינה אדומה לפי הקריטריונים של תחלואה והידבקות, אבל הוא הוגדר כבר לפני האירוע האחרון כמדינה אדומה בגלל ההתנהגות של הישראלים והתוצאה שחזרו משם כל כך הרבה חולים. הנושא של פתיחת השמיים היה מאוד בעייתי. אני בטוחה שגם שרת התיירות מודעת לזה, שזה לא צריך להיות אחד על חשבון השני. היה צריך לאפשר גם קצת את פתיחת השמיים וגם לראות מה אפשר לעשות בנושא תיירות הפנים. אני מסכים אתך, אנחנו דחפנו לפתיחת השמיים וישבנו פה שבעה נקיים איך צריך להתנהל נתב"ג ואיך צריכות להתנהל הבדיקות ולמי לדווח ואיך לדווח ומה להצהיר ולמי להצהיר, ושום דבר לא התקיים לפי מה שאישרנו. לעומת זאת, אנחנו עם בתי המלון בארץ ותיירות הפנים מדקדקים בחומרה רבה. השאלה שלי היא למה ומה אנחנו עושים כדי לא לחזור על הטעות הזאת. קודם כל, יש לנו כעת את הניסיון עם האיים הירוקים, וזה לא פשוט. זה לא פשוט, חלקכם בוודאי יודעים שיש לנו כל הזמן תחלואה בצוותים של בתי המלון בים המלח באילת פחות, אבל בים המלח יש תחלואה של צוותים והייתה תחלואה. כל התגודדות היא בעייתית. אבל סליחה על ההפרעה, זה טופל וזה בדיוק מראה שהמנגנון מנוטר ומנוהל וכל צוותי בתי המלון עברו לבדיקות של פעם ב-72 שעות, זה מה שטוב במתווה הזה. נכון, אני יודעת. אני אומרת שאחרי שהיו בדיקות אחת לשבוע, הם עברו לאחת ל-72 שעות, היה גם טיפול בהסעות של העובדים, אלה שלא גרים במקום, בהחלט כן. אבל ניתן לטפל בדברים כשהם בהיקפים שניתן לטפל בהם. אם כל המלונות בארץ היו נפתחים, אי אפשר היה להקפיד בצורה כזאת, לא על הבדיקות, לא על הנושא של כמויות של אנשים. זה מאוד בעייתי, אני מאוד מבינה את המצוקה, זה לא שלא מבינים, אבל השליטה לא יכולה להיות מלאה, אם הכול היה נפתח. יכול להיות שצריך לשקול בתכנית להבא, כי אנחנו עוד לא יוצאים מהסיפור, למרות החיסונים זה ייקח זמן, של איזושהי פתיחה דיפרנציאלית, אבל בוודאי לא הכול בבת אחת. מה שנפתח באמת זה האיים הירוקים והצימרים זה כן נפתח והאטרקציות בטבע חלקן, ואם אנחנו רוצים לשלוט, הכול צריך להיות הדרגתי ולא הכול בבת אחת, לפתוח חלק וללמוד איך זה עובד ועל פי הניסיון להמשיך הלאה. אכן כן, אבל זה לא נעשה. אנחנו מסכים אתך, רק שזה לא נעשה. לא הגענו למצב שאפשר היה. לא, אני חושב שהיה אפשר, מי שיכול היה לשחרר 50,000 תיירים ישראלים למקבץ בתי מלון בדובאי ובאמירויות, יכול היה להרשות לעצמו להכין מתווה לבתי מלון בארץ בהדרגה. אני אומר לך בכנות, אני לא בא בטענות, אני מאלה שקורא מרגע שהתקבלה החלטה לקיים אותה, אבל לא ייתכן שאנחנו לא נשאל את השאלות האלה. אני יודע שאני שואל אותן בעיתוי לא הכי נכון בזמן ששוקלים הידוק וריסון, אבל אני חייב לקדם את פני העתיד, כי אני מאמין שההידוק והריסון יהיו קצרים ונחזור עוד פעם למועדים שנוכל להרשות לעצמנו. אני לא רוצה למצוא את עצמי שוב עומד מול שאלות, שבאמת אין להן תשובה. אני גם לא מוכן לקבל לפעמים אנחנו מקבלים ממשרד הבריאות עמדות נוקשות כאקסיומות. נכון שאי אפשר למצוא היגיון מושלם בהתנהלות בקורונה, זאת נטילת סיכונים, אבל צריך לפחות קצת היגיון, ובמקרה הזה של בתי מלון - - - היגיון דרוש תמיד, על זה אין ויכוח. אבל לגבי כמויות האנשים וההתגודדויות בדובאי, אני לא חושבת שמישהו צפה את זה. אני לא חושבת שמישהו צפה שהזמרים או האומנים - - - אני מתפלא עליכם. זה היה ברור. מה, אף אחד לא צפה שיהיו הופעות של אומנים ישראלים בדובאי? נו באמת, אנשים לא יכולים ללכת פה להופעה, כי אי אפשר להכניס יותר מ-10 איש, ושם אלפים של ישראלים משלמים לנסוע לדובאי ולשמוע זמר ישראלי או סטנדאפיסט ישראלי. להגיד שלא צפו את זה? כנראה שכל התהליך הוא לא רוצה להגיד את המילה רקוב, אבל עקום. אנחנו מצפים לאנשים ממושמעים, שמקבלים הדרכה ותדרוך, שגם כשהם נמצאים בחו"ל, הם צריכים להקפיד על ריחוק, צריכים להקפיד על התקהלויות וצריכים לעטות מסיכה זה לא קרה, עובדה שזה לא קרה. אני רוצה לדעת, אולי באמת אין לכם לחץ מהתאחדות בתי המלון לפתוח אותם. אני שואל, אני לא ציני, אולי המענקים והתכנית הכלכלית שהאוצר העניקו להם, נותנים להם איזה מצב ביניים נוח, כי ראינו שכאשר ראש עיר כמו מאיר יצחק הלוי באילת, בוער לו וזה בנפשו, זועק את זעקת תיירות הפנים והמלונות באילת והעיר אילת בכלל, אנחנו ראינו שכולנו התכנסנו כאן לדיונים ודקדקנו וניסחנו והבאנו מתווה, ואת יודעת מה? גם שם איימו עלינו שהשמיים ייפלו, והנה אנחנו כמעט חודש אחרי זה והשמיים לא נפלו. אני לא יודעת להגיד לך עד כמה מפתים המענקים את התאחדות המלונאים. אני אשאל אותם, אני פשוט הרמתי להנחתה כדי שישיבו לי תשובות. תודה רבה גברתי. יש כמה שביקשו רשות דיבור. משרד התיירות, אתם רוצים להוסיף משהו? אני סמנכ"ל המשרד. אני חושב ששרת התיירות הציגה היטב את הנושאים. אני רק אוסיף ואומר שכמובן ותיכף התאחדות המלונות תגיד את זה בעצמה יש לחץ תמידי על משרד הבריאות לפתוח כמה שיותר עסקים בתעשיית התיירות,

והם על פי שיקוליהם מחליטים מה כן ומה לא. בוועדת הכלכלה ב-26 באוקטובר התקיים כאן דיון, הדיון המתוקשר והמדובר, אם אתה יודע למה אני מכוון, לא צריך לחזור על זה. בסעיף 5 לסיכום שהגיע אליכם, הגיע גם לשר הבריאות וגם לשרת התיירות: הוועדה קוראת למשרד הבריאות, למשרד התיירות ולכל המשרדים האחרים להכין מתווה חזרה לפעילות מבעוד מועד לכל תחום בו עוסק המשרד כדי שהעוסקים בתחומים אלה יוכלו להיערך בהתאם. אכן, כמו שאמרה שרת התיירות, אנחנו ערוכים לפחות בניירות עמדה אצלנו בבית, הם כרגע לא מתקבלים במשרד הבריאות מהסיבות שהתחלואה גוברת אנחנו יודעים איך אנחנו רוצים לראות את החזרה, כולל עכשיו שאנחנו חושבים שצריך לייצר מתווה הדרגתי לאור כמות החיסונים: מה יקרה כש-20% מהאוכלוסייה תתחסן ו-50%, זה לא שחור-לבן, לא צריך לחכות שכולם יתחסנו כדי לפתוח את כל תעשיית התיירות או את חלקה. אנחנו בהחלט ערוכים לזה. לצערנו, המצב הבריאותי לא אפשר לעשות את זה לשיקולי משרד הבריאות. אני חושב שהיה צריך להיות מתווה. גם במצב שלא היו חיסונים ברמת התחלואה אחרי שהיא ירדה, יכולנו לייצר מתווה חלקי, לקבוע אחוז תפוסה מסוימת בבית מלון, צפיפות מסוימת, כללי התנהגות,

ויכולנו לשחרר את הלחץ בצוואר הבקבוק, ואולי אם בתי המלון בארץ היו קצת משוחררים, לא היינו במצב הזה של רכבת אווירית לדובאי ולנסיכויות. 1. כמו שנאמר פה גם קודם, אני לא חושב שזה אחד על חשבון השני. אני מסכים עם דבריך במלואם, רק בשביל טנגו צריך שניים, ואין את הצד השני - - - לא שמעת מאתנו אחד על חשבון השני, אבל כן יש לי ציפייה שרמת הסיכונים שאני נותן לענף אחר, במיוחד כשמדובר בחוץ לארץ כשזה לא מפוקח, לא מבוקר, לא קפדן כפי שמתנהלים כאן. הייתי מצפה קצת לאותו אומץ ולאותה נטילת סיכונים גם פה בארץ. כנראה לא הובנתי לפי התשובות שאני מקבל גם ממשרד הבריאות וגם ממך. לא ביקשתי זה על חשבון זה, ביקשתי מקבינט הקורונה וממשרדי הממשלה את אותם סיכונים, את אותה תעוזה, את אותה הבנה והכלה למה שקורה בדובאי ובאמירויות לגבי תיירות הפנים בארץ. אני יכול להבטיח לך שאנחנו מהצד שלנו הצענו מספר רעיונות ודרכים לפתוח חלקים שונים של תעשיית התיירות על מנת להקל על העומס, ואנחנו עדיין מציעים. כמו שאמרה שרת התיירות, אנחנו ביום החמישי נקיים שיחה עם פרופ' גרוטו על מגוון נושאים, ואנחנו מקווים שזה ישתפר.

יעל דניאלי, מנכ"לית התאחדות המלונות. שלום לכבוד יושב-ראש הוועדה, תודה על הדיון. שמעתי את טענתך כאילו להתאחדות המלונות לא אכפת ממצבה של תיירות הפנים בישראל. מאחר והפרוטוקול ער, שומע ומקשיב ומדייק יותר ממני וממך, לא באתי בטענה. תהיתי אולי, אולי אין מספיק לחץ מצד המלונות. ראשית אני מודה שנתת לי זכות דיבור. שנית, אני אשמח להעמיד דברים על דיוקם. אני חושבת שמאז שהחל המשבר הזה, מאותו רגע שבו נסגרו במרץ האחרון כל מלונות ישראל וחלקם, חלק ניכר מהם עדיין סגור זה כבר למעלה מתשעה חודשים, מאותו רגע שהחל המשבר והחלה המגיפה, אנחנו זועקים את זעקתם של המלונאים. אכן הודות לפעילות נמרצת של השרה אורית פרקש, הצלחנו לקבל לפני כחודש את אותו מענק שהובטח לנו חצי שנה קודם לכן. אכן הודות למאבק משרד התיירות ותמיכתם של חברי הכנסת, הצלחנו גם לפתוח איים ירוקים, אבל עדיין אולי כדאי לדעת את הנתונים. נכון להיום באיים הירוקים פועלים רק כ-15% מהמלונות בישראל, 85% בשאר הארץ עדיין מדממים, בחלקם משכירים חדרים בלבד, בחלקם עדיין סגורים, חלקם אפילו לא זכאים לקבל את המענקים שהמדינה נתנה בדמות של ארנונה או מענקים קבועים. מדובר באותם מלונות או עסקים שהם במחזור של למעלה מ-400 מיליון שקל, חלקם עדיין סגורים. אני רוצה להזכיר שענף המלונאות מבוסס ב-50% שלו על התיירות הנכנסת. התיירות הנכנסת לא מגיעה לישראל כבר תשעה חודשים, וזאת הסיבה למעשה שהענף שלנו עדיין על הקרשים, עדיין מדמם. אני חייבת לומר שהישראלים הצביעו ברגליים במהלך הקיץ ובחגים, אבל עדיין אנחנו רואים ירידה של כ-50% ויותר בלינות ישראלים במלונות ביחס לשנה שעברה. בסך הכול אנחנו רואים ירידה חדה מאוד בפדיון המלונות בכל התקופה, למעלה מ-65%, כלומר אם מישהו, ה-reference שלו זה קנה המידה של הקריטריונים שקבע משרד האוצר לקבלת המענקים, הרי לפי זה המלונות רשאים או זכאים למעשה לקבל תמיכות לאורך כל התקופה. אני חייבת לומר שוב, שחלק לא קטן מהמלונות לא מקבלים את התמיכות האלה מהאוצר, וזה כנראה נושא כבר לדיון אחר, אלה אותם עסקים שמעל 400 מיליון שקל. אני מניחה לפי ההצהרות, שאנחנו נמצאים שוב לפתחו של סגר שלישי. צריך להבין שישנם מלונות שפועלים. בכל פעם שסוגרים מלון, עולה כחצי מיליון שקל לפתוח אותו מחדש. זה לא עסק שאתה פותח אותו בקליק, זה לא עסק קמעונאי או כל מקום אחר. כדי לפתוח מלון לאחר שהוא נסגר, צריך לגייס עובדים, צריך לרכוש כמויות של מזון, צריך לרכוש ציוד, צריך לדאוג למערכות וכן הלאה. לכן גם הקלות הבלתי נסבלת הזו שבה מחליטים יום אחד לפתוח ויום אחד לסגור וחוזר חלילה, והנה אנחנו עומדים בפני הפעם השלישית שהעסק הזה עומד לקרות. ורק כדי לסבר את האוזן, מלונות רבים עדיין סגורים ויישארו סגורים תקופה ארוכה, אני מניחה עד שנראה את התיירות הנכנסת מתחילה להגיע לישראל. מלון שנפתח עם 20% תפוסה, שווה לו להישאר סגור, משום שהוצאות התפעול של מלון בתפוסות כאלה אינן מצדיקות את ההפעלה שלו, וזאת הסיבה למעשה שאמנם ראינו איזשהו נצנוץ באופק בעקבות תחילת מסע החיסונים הזה, אבל אנחנו עדיין לא רואים את ההתאוששות שלנו, בטח ובטח על סמך כל ההצהרות. הדבר המינימלי שאנחנו היינו מבקשים כעת זה שהמתכונת הזו של אותם איים ירוקים, שפועלת באילת וים המלח, תימשך גם בהתקבל החלטות של סגר, ושאותם מלונות שיכולים כרגע לשרוד עם ראש מעל למים בגלל שהם משכירים חדרים, יוכלו להמשיך ולהשכיר חדרים.

המדובר בהשכרת חדרים ללא שום שירותים ציבוריים, ללא שום שירותים משותפים, כאילו היה זה בית קומות שדייריו מגיעים כל יום לישון בו. גם כאן אנחנו לא חושבים שצריכה להיות בעיה להמשיך ולאפשר השכרת חדרים. זאת תחושה שאנחנו מקבצים נדבות, אני מניחה שאנחנו לא הענף היחיד שעושה את זה, אבל אין ספק שאנחנו הענף שעושה את זה לאורך כל התקופה.

אצלנו עוד לא רואים את האופק, עוד לא רואים את התיירות הנכנסת, אנחנו נהיה האחרונים להתאושש מהדבר הזה, וכל סיוע שהוועדה ויושב-ראש הוועדה יוכלו לתת לנו, אנחנו נקבל בידיים פתוחות. תודה רבה. תודה רבה לך. הבנתי מהשיחה שזה לא שחור-לבן. יכול להיות שגם אם משרד התיירות יכין מתווה וייתן את האפשרות הזו לבתי המלון להיפתח בתנאים כאלה ואחרים שמשרד הבריאות יאשר, יכול להיות שלא יהיה כדאי לו, זה מה שהבנתי מהדברים שלך?

יש פה כמובן שיקולים כלכליים של כל מלון ומלון.

בתפוסה של 20%, מלונות רבים מעדיפים שלא להישאר פתוחים, משום שעלויות ההפעלה גדולות מהעלויות של מלון סגור.

יש מלונות שיעדיפו לפעול אפילו בתפוסה של 20% מהסיבות שלהם. אני חושבת שלאפשר את האופציה זה המינימום. אני מאוד מודה לך. אני גם מצטרף לדרישה הזאת שמשרד האוצר אכן ייכנס בעובי הקורה. זה חמור מאוד שרק לפני כחודש הגיע המענק מהאוצר שהובטח חצי שנה קודם.

הוא הגיע ליעדו, אבל הוא עדיין לא הגיע לענף, למלונאים, אני מניחה שזה ייקח עוד. אני חושב שזה מתנהל באיטיות. הסיוע הוא לא מותרות, אלא עניין קיומי לעסק. אם צריך להתאים את התכנית יותר לענף המלונאות, משרד האוצר צריך להתאים. אנחנו נשמע את נציג משרד האוצר בהמשך הדיון. בסקר הראשון אני מכיר מישהו שסגרו לו חנות. בסגר השני ראיתי שהחנות שלו פתוחה. שאלתי: איך זה שבסגר השני החנות שלך פתוחה. הוא אמר: כי אני עכשיו חיוני, הוא הביא מוצרי תינוקות לחנות, חלק אחד הוא פתח לדברים שקשורים לתינוקות ואסור לו לסגור, כי המוצרים הקודמים שלו לא היו חיוניים. למה אני אומר את זה? אני רוצה לשאול שאלה בתחום המלונאות. דיברו על הבדיקות המהירות, נכון? זה מתקיים באילת, יש בדיקות מהירות בכניסה לאילת? יש בדיקות מהירות לתושבי העיר. דיברו על הבדיקות בכניסה לבית המלון. נראה שנמצא אתנו ראש עיריית אילת, אנחנו נבקש ממנו להצטרף. אני מצטרף לאמירה שלך, כי היא כנה, היא לא חלילה לפגוע. אני חושב שבתי המלון וכל מי שמנהל את העסקים האלה, הם צריכים ליזום דברים. כמובן שצריך ללכת עם הראש של משרד הבריאות, אבל הרבה פעמים היצירתיות היא גם מה שמאפיין את אותנו כישראלים. אז הרבה פעמים אפשר גם קצת להגדיל את הראש ולהתאים את עצמך למצב, ואז לראות איך מתפתח הכיוון, כי בסופו של דבר אנחנו כן רוצים שאזרחי ישראל גם יתאווררו, גם ייסעו וגם ישמרו על כל ההנחיות, ולא להגיע לסיטואציה שמתקשרים אנשים ואומרים: הזמנתי כרטיסים לסיישל או לדובאי ואנחנו רוצים לבטל בגלל הסגר. אני כל יום טס בסוף יום העבודה שלי, אתמול זה היה באחת וחצי בלילה, טס הביתה לדרום, לא טס לשום מקום. כל יום אני טס הביתה. עכשיו יש טיסה למרוקו, אולי שם יש תיירות.

גם לשם לא טס, קודם כל לחזק את התיירות הישראלית. אז מה? גם אם תהיה ירוקה, למה? קודם כל לחזק את החברה הישראלית, את הכלכלה הישראלית שספגה מכה. איבדנו את הסולידריות, ואני לא בא בביקורת לאף אחד שנסע, אני רק אומר את דעתי. אני אשמח לקבל תשובות. אני מבקש גם ממאיר יצחק הלוי, ספר לנו קצת את התחושות, אחרי שנפתחו האיים הירוקים. אני זוכר כמה לילות לא ישנת כאן בבניין הזה כדי לקבל את ההגדרה הזו. אני לא יודע אם בדובאי ביקשו אישור לאיים ירוקים, הם כחולים, אבל לא ירוקים. בבקשה אדוני. אדוני היושב-ראש, אני קודם כל רוצה לפתוח בתודה גם לשר הבריאות, גם לשרת התיירות, גם לך ולכל אלה שנתנו ידם לתכנית החשובה הזו של האיים הירוקים. אני יכול לספר לך ולכם, שהתכנית עובדת חמישה שבועות, זאת אומרת: בראייה רטרוספקטיבית, אני יכול להגיד לך באופן ודאי ומוחלט, הצלחה מדהימה לתכנית. תרשה לי לברך את פורום סגני ראשי הערים, שלא הפסיקו ממנהגם ובאו לחזק את התיירות באילת, אני מבין שהם קיימו אצלך את הכנס שבוע,

אם מברכים את פורום הסגנים, נמצא אתנו גם סגן ממלא מקום ראש העיר אלי לנקרי, שבאמת עשה עבודה נפלאה בנושא הזה. כשבוחנים את זה בראייה לאחור של חמישה שבועות בשני ממדים, האחד הבריאותי והשני הכלכלי, אני יכול להגיד לכם שבכל מה שקשור לצד הבריאותי, העיר אילת נמצאת עמוק בתוך הירוק, מה שמלמד שהמתווה הוא מתווה נכון. זה שהעיר ירוקה ומכניסים לעיר אנשים שמקפידים שיהיו בריאים דרך אגב, יש כמה מתפלחים חסרי אחריות שצריכים להיענש אבל בסך הכול מדובר באירוע שיודע כבר חמישה שבועות לשמור על ניקיונו ובריאותו, וזה דבר מדהים, וכמובן כמובן האירוע התיירותי-כלכלי, שמייצר פה חיים כלכליים, אני אגדיר את זה סבירים. אנחנו רחוקים מאוד מהאידיאל, אבל יש כאן תנועה. ופה אני אומר לך אדוני היושב-ראש ולמי ששומע אותנו, חייבים להגיע להבנה, שגם אם וחלילה מתקבלת החלטה, מוצדקת או לא מוצדקת אני לא נכנס לזה, של סגר מהודק או סגר אחר, ממשיכים להשאיר את העיר אילת פתוחה. שמעתי את יעל דניאלי מתייחסת לעניין הזה, וכך צריך להיות. אם יש כאן אינקובטור בריא ושלם, ואנחנו מקפידים מי נכנס לאינקובטור הזה בתנאי שהוא בריא, אין שום סיבה הגיונית לקחת את העיר שכל כלכלתה מושתתת על תעשיית התיירות, ולהגיד אנחנו כבר בהחלטה הגורפת הזאת גם גורפים את העיר, זה דבר לא הגיוני בעליל. דבר נוסף, ופה אני רוצה לבקש את אמירתך אדוני, ואני יותר מאשר אשמח שאתה יחד עם גורמי התיירות והבריאות תרכזו את הדיון, וזה הדיון איך מעודדים סקטורים שלמים להגיע לכנסים לאילת. דיברתי עם ארנון בר-דוד לפני מספר ימים. ברגע זה אני קורא ותצא הודעת דוברות של הוועדה, לכל ארגוני העובדים ברחבי הארץ, רשויות, כל המפעלים הגדולים,

תנצלו את תקציב ההשתלמויות שלכם והרווחה בתקופה הזו, מה יותר חשוב מאשר זה? חזקו את האיים הירוקים והתיירות הישראלית. זה מה שאני רוצה לבקש. אני חושב שאם עכשיו ארנון בר-דוד שדרך אגב מאוד אתנו ואם אריאל יעקבי מהסתדרות עובדי המדינה ואם גופים מוסדיים נוספים מקבלים עידוד, ואני הייתי מביא גם גורמי אוצר שיראו אולי אפילו בהיבט של המיסוי מקבלים עוד הטבה להגיע לאילת ולים המלח ולכל אי ירוק שתקבעו, אני לא נכנס לזה, אני חושב שזאת פעולה פטריוטית נכונה, שמאפשרת לערים שחיות מהכלכלה הזאת להמשיך לחיות. אני חושב שזאת בהחלט אמירה רלוונטית לוועדה, שאתה מנהל אותה ביד רמה, אדוני היושב-ראש. אודה לך אם אתה תזמן בעניין הזה, כדי לייצר תהליך עידוד. אני חושב שהמשרדים הרלוונטיים הם גם משרד התיירות, משרד הבריאות, משרד האוצר הוא מאוד מאוד חשוב, וכמובן אותם ארגונים שיש להם מסה משמעותית של עובדים, כמו הסתדרות עובדי המדינה, השלטון המקומי, כל הרשויות המקומיות וכן הלאה וכן הלאה. תודה רבה. תודה רבה לך. שתמשיך לעשות דברים טובים, מאיר יצחק הלוי. ובהצלחה גם בפוליטיקה. אותו סוכן, שאני לא יודעת איפה העובדים שלי היום, אין הכשרה לסוכני נסיעות וכל התקופה הזאת וכל הזמן שהקדשתי והשקעתי בעובדים שלי, הם בחל"ת עם איזשהו סכום כסף, אבל אני לא חושבת שהם מעודדים מספיק לחזור ולעבוד. אני עובדת. מספרת לך,

ששליש מהם אם לא יותר, זה חו"ל, והם לא מעודדים, כי אין ישראלי מטייל. כמורה דרך,

אנשים מטיילים ויוצאים בכל הארץ, כי אין לי הרבה מה לעשות.

כל מקום שאפשר לשים בו מחצלת, יש ישראלים, אבל המוסדיים שצריכים לארגן את זה, המשרדים סגורים, אני לא יודעת מי יחזור אם

אין הכשרה לסוכני נסיעות בתיירות פנים, וכל התקופה הזאת, כל הזמן שהקדשתי והשקעתי בעובדים שלי, היום הם אינם. אחרי 10 חודשים אני לא יודעת איפה למצוא אותם גם, הם בחל"ת, אולי הם רגועים עם איזשהו סכום כסף, אבל אני לא חושבת שהם מעודדים מספיק לחזור ולעבוד. אני עובדת - - - מה היית רוצה שיקרה? אני מספרת לך, אני מגישה מכרזים ששליש מהם,

והם לא מעודדים, כי אין להם שום סיבה חוץ מהסולידריות, כי הישראלי מטייל, אני יודעת שחינכתי אותו כמורה דרך, אני יודעת ואני מייצגת עכשיו גם את מורי הדרך מבחינתי, אני יודעת שחינכנו את הישראלי לטייל. תראו את השבתות. אני לא נוסעת בשבת, אבל הגנים הלאומיים מפוצצים עם מאות אלפים, אני רואה את הנתונים. אנשים מטיילים ויוצאים, ואני מסתובבת בכל הארץ עכשיו, כי אין לי הרבה מה לעשות. כל האתרים מלאים, כל חוף, כל מקום שאפשר לשים בו מחצלת, יש ישראלים. יש אנשים שמטיילים, אבל המוסדיים, אלו שצריכים לארגן את זה, הם לא פונים. המשרדים סגורים, אני לא יודעת מי יחזור, כל פעם אנחנו שומעים על עוד משרד שנסגר. ההתאחדות מתחילה להרים את הכפפה, מה שנקרא, בקטע של הכשרה. אנחנו לא יודעים מי נשאר, אלה אנשי מקצוע, זה מקצוע, זה לא סתם למכור מלון דרך בודדים.

למה להכשיר אותם היום, אם הם לא עובדים?

היינו במלחמות, היינו בכל מיני מבצעי צוק איתן,

כשהכול נפל ונסגר,

הסוכן עומד באמצע, אין לו אינטרס בין טבריה לאילת. ראש העיר אילת מייצג את העיר שלו, הוא צודק, אבל אני כשאני מוכרת, אני מוכרת מה שמתאים ללקוח שלי, פעם זה יהיה טבריה, ותאמינו לי שהיא צריכה החייאה דחוף, הכינרת לא תעזור כלום בעניין הזה כמה

יוסי פתאל. שלום אדוני, תודה רבה על הדיון. אני ברשותך רוצה לומר, שהסיפור של האמירויות הוא בהחלט מכעיס, כמו שאתה אומר,

ה-100,000 שנסעו לאמירויות, זה לא מה שיביא את הישועה לתיירות הפנים. יש לנו 8.5 ישראלים שהיו נוסעים כל שנה. הדוגמה הזאת היא בהחלט דוגמה - - - יוסי, אתה מבין בסטורציה? אתה יודע מה זה סטורציה, חמצן בדם. יש רמת חמצן בדם. 100,000 לתיירות הישראלית הפנימית זה מעלה בכמה אחוזים את הסטורציה. אדוני היושב-ראש, בגלל שאני מאוד מעריך את מה שאתה עושה, אלה מספרים קטנים יחסית למצוקה. לא שם נמצא הפתרון. תיירות הפנים מזיזה מספרים הרבה יותר גדולים, ואני מזכיר לעצמנו שמיד אחרי חנוכה, הלא בדרך כלל יש ירידה עצומה בתיירות הפנים ואז נכנסת לעבודה בדרך כלל התיירות הנכנסת. אני חושב שהאיזון צריך להיות ואני חושב שזאת צריכה להיות הנחיה כמובן לעודד את תיירות הפנים, אבל ברגע שמשרד הבריאות שנמצא כאן בדיון ירשה לישראלים לצאת, לא משנה לאיזו מדינה ולחזור, מיד צריך גם לאפשר לתיירים מהמדינה הזו להיכנס; אפילו לומר שתייר שמגיע, שיגיע עם בדיקה, כדי להיות בטוח, כי הוא לא יותר מסוכן מכל ישראלי שחוזר, אפילו פחות. הוא מטייל כאן במתווה שהבטיחו לך בוועדה באוגוסט שהוא יפורסם, עד היום לא פורסם. אם נתחיל בחורף, אם לא נביא כמה קבוצות, אפילו לא פיילוט משרד הבריאות מסכים לעשות למה לא להביא 2,000 תיירים ובואו נבדוק מה קורה? ננהל את זה לפי המתווה שגרוטו כבר אישר והשר שלו לא מרשה לו לשלוח את זה אליך. הדבר היחיד שיציל את טבריה, את נצרת ואת עכו זה רק תיירים, כי בטבריה למשל 80% מההכנסות זה תיירות. יחד עם בתי המלון שיפתחו, אמרת איים ירוקים? למה לא בתי מלון שהם איים ירוקים לתיירים שיוכלו לקלוט אותם? הלא יש עבודה, ברור שלא מדובר על השבועות הקרובים. אתה בעצמך אז נתת את המתווה יחד עם גרוטו, הם לא נותנים לנו אפילו להתארגן לקראת זה. ביקשתי יצירתיות, למה שלא נעשה איים ירוקים מאתרים שהם חשובים בנצרות לתיירים, ונכניס לשם תיירים בנפרד ללא ערבובים עם האוכלוסייה הישראלית, שמגיעים רק ממדינות ירוקות וגם עם בדיקה וגם יתנהלו בנפרד? רק ככה נציל את הכלכלה. תיירות הפנים, יש כאן המון אנשים, הם לא יוצאים כרגע לצערי, הם גם לא ייצאו, כי הם לא רגילים אחרי חנוכה. טיולי היום שמדברים ברשות הטבע והגנים לא יושיעו את תיירות הפנים. אני מאוד מצטער ששרת התיירות לא מדברת על תיירות נכנסת. בלי זה הענף עד האביב לא יחזור לעצמו, לא משנה מה נעשה. אדוני, אני מבקש שתמיד יהיה איזשהו איזון. משרד הבריאות מתעלם מההבטחות שהוא נתן לפניך בוועדה, ומותר כבר להגיד למשרד הבריאות, שסגרים לא עובדים. מכל סגר נולד עוד סגר, אז אולי פעם אחת צריך להפסיק ולנהל את זה בצורה קצת יותר חכמה, בטח לעניין התיירות. כל הכלכלה בפריפריה, 15% ממנה, תלויה בתיירות נכנסת. מי שלא מבין את זה וימשיך לעשות סגרים באקסלים, הורג אותנו.

שלום וצהרים טובים. אני שוקי שדה, מנכ"ל ארגון חברות ההסעה בישראל. רציתי לדבר על מספר נושאים. הארגון עצמו מאגד בתוכו למעלה מ-22,000 כלי רכב, כאשר התיירות בתוכם בין 3,000 ל-4,000 כלי רכב. הרכבים האלה עומדים כבר תשעה חודשים, כאשר שום מענק מהאוצר לטובת הטיפול בהם, שום דבר לא ניתן, זה ביטוחים וכיוצא בזה, דבר שמאוד מאוד מקשה עלינו. בנוסף לזה, חשוב לציין שאוטובוס כזה שעומד בחניון, אנחנו משלמים עליו כ-15,000 שקל בחודש. לא קיבלתם הוצאות קבועות? שום דבר לא קיבלנו, חמור מאוד העניין הזה, ואנחנו רק בהוצאות כל הזמן. אנחנו תשעה חודשים כבר לא עובדים, הרכבים האלה נעולים,

אסור לנו לשכוח גם שברגע שתתחיל התיירות, אנחנו נצטרך להוציא אותם. להכשיר אותם יעלה לנו עוד כסף.

הפעילות הזאת היא פעילות מאוד מאוד מחויבות שהאוצר ישים עליה דגש. איפה הפחתים? איפה הביטוחים? איפה האחריות השנה שהולכת לאיבוד? הכול נעשה וכל העולם שותק, אין עם מי לדבר. עוד מעט נשמע את האוצר. תודה. עוד לא סיימתי,

כבוד היושב-ראש. יש את נושא החזרי ההלוואות והצ'קים החוזרים. אנחנו ביקשנו דחייה. עד רגע זה קיבלנו חצי שנה, נגמרה החצי שנה, רוצים להמשיך הלאה, אין מאיפה לשלם. אנחנו עומדים במצבים קשים מאוד, כנ"ל צ'קים. צ'קים חוזרים, התוצאה היא שהחברות נכנסות למוגבלות, וברגע שהם במוגבלות, הם לא יכולים לעשות שום דבר. אני מבקש בכל לשון של בקשה, שגם אתה תעזור לנו, כי יש לוועדה הזאת משמעות, זה בהחלט חשוב. יש פנייה שלנו באוצר בסוגיות הפיננסיות האלה, אבל זה דיון אחר עכשיו. אבל תודה שחשפת את זה, זה רק מחזק אותנו להמשיך לפעול בנושא הזה. תודה רבה. רוי רז אחרון הדוברים, לפני שאנחנו נשמע את האוצר ונגיע לסיכום. כבוד יושב-ראש הוועדה, תודה על זכות הדיבור ועל הדיון החשוב הזה שמתנהל כרגע. אלפי אטרקציות שלנו סגורות כבר חלקן ממרץ, ובסגר השני החל מספטמבר. פנינו לא מעט פעמים לגופים הממשלתיים ולמשרדי הממשלה, אבל את האטרקציות שכחו. האפליה הזו שפותחים את האטרקציות הפתוחות בטבע, מוזיאונים ומסחר ומשאירים אלפי אטרקציות סגורות ועשרות אלפי עובדים שיושבים, בדגש על הפריפריה, זה לא יעלה על הדעת. לא קיבלנו סיוע, למרות שהעסקים שלנו נפגעו לא פחות מעסקים אחרים, והוכחנו גם בקיץ האחרון, שאנחנו יודעים איך לנהל את העסקים שלנו בצורה טובה, ואנחנו לא מוכנים לקבל יותר את ההפקרות הזאת שמשאירים את העסקים שלנו בצורה הזו. תודה גם לשרת התיירות וגם למשרד הבריאות שסוף סוף התנהל דיון בנושא שלנו ביום חמישי האחרון.

וגם לי, את לא מודה לי פה עכשיו, זה לא נעים. ועידה של הליכוד צריך לפרגן - - - זה הזמן להודות לי. קרן ברק הרימה את הדגל עבורנו וכינסה, לא ידעתי שאת נמצאת פה קרן. אני מודה לך שכינסת את שדולת התיירות, הצפת את הבעיה שלנו, את העוולה הגדולה. פשוט שכחו מאתנו ולא נתנו את הדעת על אותם עסקים, ובשדולת התיירות זה קיבל את הביטוי שלו וזה אכן כרגע מקבל את העזרה. אבל גם אנחנו זקוקים למענקים, שיסייעו לענף הזה לצאת מהברוך שהוא נמצא בו.

אמנם אמרתי משרד האוצר, אבל לפני כן מנהלת מאהל מאבק מורי הדרך, אלנה. אני רוצה לציין שגורמי מקצוע בענף כבר מתחילת המשבר, או לפחות מהקיץ, זיהו את המשך הצפוי של המשבר, ולאור כך הגישו כל מיני רעיונות והצעות של תכניות, שאני יכולה להעיד אישית שהוגשו עוד בימי הקיץ בפני חברי כנסת וחברי ממשלה שונים, רבים וטובים. ההצעות האלה מבוססות גם על הביקוש ועל הצורך של החברה הישראלית בפעילות בריאה, שתאפשר להם לצאת קצת מהבידוד החברתי, ביניהן אוכלוסיות כמו אוכלוסיית הגיל השלישי. נכון להיום התיירות היחידה שקיימת בישראל, כידוע לכולנו, היא תיירות הפנים. היא לא יכולה לסחוב על גבה את המחסור העצום שנוצר כתוצאה מהיעדרם של 4.5 מיליון תיירים, מה עוד שתיירות הפנים המסיבית, כשמדברים בצדק על ועדי עובדים ועל כל התיירות של מקומות העבודה, נכון לעכשיו כמעט ולא פעילה. אין לי מספרים ביד להגיד, אבל אני מאמינה שרוב הסוכנים עוד לא חזרו להפעיל את הסיורים המאורגנים הללו. ממה שאני מבינה ממשרד התיירות, כל סוג של מתווה או תכנית עבודה שתכיל בתוכה מרכיבים של תיירות מסיבית, שכוללת גם הסעות, מקבל התנגדות מוחלטת, וזה בדיוק האבסורד הזה שאתה מתאר, ותודה על ההזדמנות, שמצד אחד אנחנו פותחים את השערים, וזה בסדר גמור, אולי יש מקום לסיכון המחושב הזה; מצד שני, אנחנו לא מאפשרים בשום תנאי לתיירות פנים להיכנס, מכל מיני שיקולים, והם לא רק בריאותיים כמו שנאמר בישיבות ועדת הכלכלה בעבר שעסקו בנושא הזה; ומאידך אנחנו לא מאפשרים שום סיכון ולו מזערי ביותר לפתיחת תיירות משמעותית. תיירות בודדים של משפחות לא יכולה לתת מענה לכל ענף התיירות, כי היא לא מתקיימת ברוב ימות השבוע לכל הפחות. אי אפשר לצפות לא ממלונות, לא מאטרקציות,

לא ממורי דרך, להמשיך לתחזק עסקים לאורך שנה או שנתיים של משבר. אני חושבת שבשלב הזה כבר הגיע הזמן להתחיל להסתכל קדימה למציאות בלבן של העיניים, כמו שאומרים אצלנו, ולהתחיל לייצר תכניות שייתנו מענה לדברים האלה, לעודד עסקים, לעודד את המגזר העסקי. תודה. מי אתנו ממשרד האוצר? נעם דן, בבקשה, שמעת את הדיון?

שמעתי את הדיון, ותוך כדי הדיון אני גם ניסיתי לעשות כל מיני בירורים. להבנתי, כן ניתן סיוע רוחבי לעסקים במסגרת רשת הביטחון הכלכלית, שאושרה בממשלה ובכנסת, אם זה מענק השתתפות בהוצאות קבועות שיכול להגיע עד להחזר דו-חודשי של 500,000 ש"ח, מענק סוציאלי לעצמאים, החזרי ארנונה. נעם, דיבר אתנו שוקי שדה מחברות ההסעה. תוך כדי אני ניסיתי לברר, והבנתי אצלנו באוצר שהם כן קיבלו מענק הוצאות קבועות. ככל שיש איזושהי בעיה ספציפית, אני מציעה שאולי באמת נארגן איזושהי ישיבה עם האנשים הרלוונטיים בענף ההיסעים, יכול להיות שיש שם בעיות ייחודיות, כי אני הבנתי שהם כן קיבלו את המענק. נעם דן, יישר כוח, תודה רבה לך, הם שמעו אותך. אני קורא להם ליצור אתך קשר ולבדוק ספציפית את הנקודות. בסדר גמור, בשמחה. אבל גם אתם תעבירו את המסר לשר האוצר, שימשיך ללחוץ לפתוח את המשק. נפגשנו גם עם שר האוצר - - - שוקי, תודה. אתה תיצור איתה קשר אחרי, איך אומרים בשידור? ההפקה תיצור אתך קשר אחרי זה מאחורי הקלעים, אז תדברו מאחורי הקלעים ותנסו לפתור בעיות נקודתיות. אני קורא כאן גם לשר האוצר להמשיך. אני מברך על עמידתו האיתנה לא לסגור את המשק, אבל פה במיוחד בענף התיירות, שאפשר לנהל אותו במתווה ירוק מהודק, פעם קראו לזה סגול, עם הנחיות מיוחדות, אני חושב שאפשר לעשות את זה בתיירות. אפשר לרכז את המאמצים כדי להזרים חיות, מה שנקרא. אני מבין שאי אפשר לחזור למה שהיה קודם, אבל עד שנחזור, לפחות התחלה של המראה כלשהי על המסלול כדי להשאיר אותם בחיים. תודה רבה. אני מסכם כך את הדיון: הוועדה קוראת לקבינט הקורונה, למשרד התיירות ולמשרד הבריאות לקבל החלטות מאוזנות ביחס לפתיחת ענפי תיירות. הוועדה בדעה שפתיחת השמים לתיירות יוצאת ללא מתווה לפתיחת תיירות הפנים, מייצרת חוסר אמון במקבלי ההחלטות. אני אומר שהמחזה ש-50,000 ישראלים מתנהלים בהפקרות, ללא שום הנחיה, בדובאי ובנסיכויות,

בתי המלון בארץ שסגורים על סורג ובריח, אני חושב שזה מראה שלא מייצר אמון במערכת. זאת פעם שנייה או שלישית שאני קורא בוועדה למשרד הבריאות ולמשרד התיירות לגבש מתווה לפעילות תיירות הפנים, אף אם באופן חלקי ומוגבל בעת הזו. אי אפשר להשתמש בתירוץ, שעכשיו הולכים לריסון או לסגר מהודק, או כל מה שנקרא ריסון מהודק. צריך להיות מוכנים. היינו בתקופה טובה, שיכולנו לשחרר קצת את החגורה ואת ההידוק הזה. הוועדה דורשת ממשרד האוצר להיכנס בעובי הקורה של ענף המלונאות. הוועדה קוראת לכל ארגוני העובדים לנצל את תקציב ההשתלמויות והרווחה ולחזק את האיים הירוקים והתיירות הישראלית. הוועדה קוראת למשרד האוצר לבחון מתן הטבות מס למי שיצרוך תיירות פנים בישראל. הוועדה קוראת לכל הגורמים להתכנס יחד לישיבה סביב שולחן עגול על מנת למנף ולרכז את המאמץ להחיות את ענף התיירות בארץ. הגורמים הם: שלטון מקומי, ועדים גדולים, הסתדרויות שונות וכל גוף גדול יחד עם משרד האוצר, משרד התיירות ומשרד הכלכלה, כשמשרד התיירות הוא בעל הדבר, הוא ירכז את השולחן העגול הזה,

שכולם ישלבו ידיים כדי להחיות ולחזק את תיירות הפנים במדינת ישראל. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:31.